שלום לכולם, אני פותח את הישיבה. בבאנחנו דנים היום בנושא אחד נושא שעלה בישיבה הקודמת שקארין אלהרר השתתפה בה ועלתה השאלה האם זה אפשרי או לא אפשרי. ביקשנו חוות דעת מהלשכה

בידוד לפי דין, כן. לגבי יושב-ראש ועדה, רוב החברים פה חושבים שלצורך ניהול יעיל, יושב-ראש הוועדה צריך להיות נוכח. אנחנו נשאיר את זה בצריך עיון. אם יקרה המקרה נקווה שלא יקרה המקרה נבדוק אם יעילות הניהול נפגמת או לא נפגמת. אם אפשר לעשות את זה ביעילות הניהול אז נאפשר את זה, אם זה יפגע ביעילות הניהול לא נאפשר את זה ויצטרך להחליף אותו מישהו אחר. נשאיר את זה בצריך עיון. בהסתייגויות כרגע כתוב שאפשר להגיש. בניגוד לעמדה של חלק מהחברים, אני חושב שיש פה גם אמירה בהחלטה הזאת, גם אמירה ציבורית: 1. שאנחנו רוצים שחברי הכנסת יתפקדו, 2. שאנחנו מודעים לסיטואציה, ואני לא חושב שצריך להגביל חברי כנסת בסיטואציה הזאת. למרות שיכולים לבוא פתאום הרבה יותר ח"כים ממה שמקובל בישיבת ועדה רגילה אם יהיו הרבה ח"כים בבידוד. אין לזה גבול. אין גבול לדברים האלה. יעקב אשר אמר שאם כבר, אז רק חברי ועדה עצמם שבבידוד ולא כל החברים. - - - ברור. כל חבר כנסת יכול היום. אני חושבת שמי שיכול להשתתף אלה חברי הוועדה.

יכולים פתאום 40 חברי כנסת על אותו דיון. לא, להשתתף לא. מדובר על חברי ועדה, לא כל מיני. רק חברי ועדה. אבי, יש גבולות. אני חושב אחרת.

מעבירים פה מסר. הנה, יעקב לא חבר ועדה. בוועדת חוץ וביטחון עכשיו היה דיון בנושא סמכות המשטרה באיכונים של טלפונים, היו כמעט 30 אנשים. לעלות לדיון ולדבר זה בסדר. האם כל חבר כנסת שנמצא בבית - - - אבל גם היום זה אפשרי. יעקב אשר משתתף בדיון ומדבר,

הוא לא חבר ועדה. הוא יכול עכשיו להגיש הסתייגויות? מה שנהוג,

באים חברי כנסת ומה שהיו"ר עושה, הוא קודם כול נותן לחברי הוועדה לדבר. אבל אנחנו לא משנים מהכללים הקיימים. הכללים הקיימים נשארים. שלא יבואו אליך בטענות אחר כך.

הם לא יבוא בטענות.

לא משנים את הכללים הקיימים, בואו נעשה סדר. יושב-ראש הוועדה ימשיך לנהל. לתת עדיפות לחברי ועדה, אפשר לתת להם יותר זמן דיבור גם.

אנחנו לא משנים שום דבר מהכללים הקיימים. אדוני היושב-ראש, אמרתי עוד דבר בתוך הדברים, שכדי שזה לא יהפוך להיות משהו שמחר היושב-ראש נמצא וכל השאר - - - לא. זה אוכלוסייה סגורה. בדיוק. וחייב להיות קוורום מסוים של 20%, 30% מהוועדה שקיים, שנמצא במקום. מה שאני מציע, דיה לצרה בשעתה. כרגע אנחנו מדברים על מספרים בודדים, בואו לא נהפוך את זה לבעיית רוחב. נקווה שזה גם יישאר מספרים בודדים. אם תהיה התרחבות ממילא נקיים דיון נוסף. כרגע בואו נאשר את הנוהל.

ארבל, שאם אין לו זכות הצבעה אז גם אין לו זכות לבקש רוויזיה.

זה לא קשור.

זו אגב שאלה שעלתה פה.

מה ההבדל? כי כל חבר כנסת יכול לבקש רוויזיה. אני מציע שכרגע לא נסייג. אנחנו מתייחסים לחבר כנסת בסיטואציה הזאת כמו חבר כנסת שנמצא פיזית. אני לא מציע כרגע לעשות הסתייגויות. אני רוצה להעביר פה גם מסר. בכל אופן לגבי הסתייגות, זה הבדל בין בן אדם שיושב פה ומעביר הסתייגות לבין בן אדם שיושב בבית. הסתייגות זה כלי. אני הייתי מגביל. הוא יכול לעשות פיליבסטר בהסתייגויות מהבית, זה לא הוגן כלפי הדיון בוועדה. איתרע מזלו של אותו אדם. אם הוא עומד בקריטריונים אתה לא יכול לקחת לו את הפיליבסטר. אנחנו רואים אתך שזה קשה להתנהל. אתה מוכיח לנו כמה זה קשה. אתם לא נותנים לדבר. מתוך זה אנחנו מגיעים למסקנה שצריך לעשות לזה איזושהי מסגרת. לכן, אני מציע הצעה. הסתייגות אפשר אבל ההסבר ונימוקי ההסתייגות, צריכה להיות אפשרות ליושב-ראש להגביל אותם. אבל גם כאן. כאן יש לו כל פעם שלוש דקות. נכון. אותו דבר, אותן הגבלות. צריך לקבל החלטה כוללת לכולם. ליושב-ראש יש הסמכות לקבל החלטה ספציפית גם לגבי מי שנמצא בזום לגבי הסתייגויות. אבל בכל מקרה אנחנו יכולים לקבל החלטה לגבי הסתייגות, לגבי הגבלה. אפשר לקבל החלטה.

אתה מקבל לגבי כולם. יש אפשרות שלגבי המשתתפים בזום אתה יכול לקבל החלטה נפרדת. כרגע אנחנו מדברים על מספרים בודדים.

כשאתה נותן למישהו הסתייגות אתה נותן לו שלוש דקות, ואתה לא יכול לעצור את זה. דווקא במקרה של זום, משלוש דקות אתה יכול לנתק, לעשות mute. מה שאני מציע, כרגע נאשר כפי שזה. כמה חברי כנסת נמצאים כרגע בסיטואציה הזאת? בודדים. אני לא יודעת. אוכלוסייה בסיכון זה מגיל מסוים, מגיל 65. לא, אז אני לא מסכים לסעיף הזה. אני לא מסכים לסעיף 1ג'. כשאנחנו מדברים על אוכלוסייה בסיכון, הכוונה היא - - - בקשר למחלה זה באישור רופא הכנסת. לא. למחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה. זה צריך להיות מאוד מאוד מתוחם. סעיף 1א' זה חולה עם ממצא מעבדתי חיובי, סעיף 1ב' הוא בבידוד על פי דין, סעיף ג', אנחנו מדברים במקרים ייחודיים, לא בקבוצת גיל. זה לא קבוצת גיל. הבנתי. אנחנו מדברים פה על מקרים בודדים. מחלות רקע.

מחלות רקע יש להרבה אנשים. אנחנו מדברים פה על מקרה ייחודי, זה לא יכול להיות משהו אחר. ייחודי של נגיף הקורונה. הוא נמנה עם אוכלוסייה בסיכון. - - - לא, אנחנו לא נצא מזה. זה יכול להיות גם 40-30 אנשים. זאת לא הכוונה. הנה,

הוא נמנה עם אוכלוסייה בסיכון בקשר למחלה. לא, אין לזה סוף. זה יכול להיות קבוצת גיל ויש פה הרבה חברי כנסת שנמצאים. על 1ג' אני לא מוכן להצביע. נשאיר את זה לרופא הכנסת. בשל מצב רפואי. צריך להגדיר.

אנחנו שמים פה את הרופא בסיטואציה בלתי אפשרית. הנוסח פה מאפשר לכל מי שמעל גיל מסוים לבקש לא להגיע. זה לא רופא משפחה, זה רופא הכנסת.

הוא חייב לבוא לפה. זה לא נכון. נתנו פה קריטריונים. לא, לא. סעיף 1ג' יביא למצב שעשרות אנשים לא יגיעו. אז תגיד ספציפית אישור של רופא הכנסת. זה צריך להיות ספציפית עם אישור רופא הכנסת. זה עדיין רחב מדי. ארבל, צריך לומר בשל מצב רפואי שעלול - - - זה מה שהוא לא רוצה. הוא לא רוצה כל מחלה. הוא לא רוצה שזה יהיה כפוף לגיל. זה לא רק גיל. אף אחד לא נכנס לתיק הרפואי של כל בן אדם, אבל יש הרבה אנשים שברור שהם בקבוצת סיכון בגלל מחלות רקע,

הכוונה היא שאלה מקרים אקוטיים. לכן קבעת שהרופא קובע.

כל בן אדם שיגיד שיש לו מחלות רקע,

- - - זה עשרות אנשים, זה יכול להיות שליש מחברי הכנסת. אבל הציבור ישפוט אותם.

אנחנו עושים משהו שאנחנו לא רוצים לעשות. אנחנו נותנים פה לגיטימציה לשליש מהאנשים לא להגיע. אסור להיות בסיטואציה הזאת, זאת לא כוונת הסעיף. זה לסגור את

צאו חמש, עשר דקות לנסח משהו. אנחנו נעשה חמש דקות התייעצות. אני לא אעביר את זה ככה. אני אמשוך את זה אם זה ככה כי לא נהיה בסיטואציה כזאת. לא התכוונו לתת לשליש מחברי הכנסת לגיטימציה לא

איך אתה יודע שזה שליש? בדקת תיקים רפואיים? אני מניח כי אני לוקח את קבוצת הגיל ואני לוקח את הסיטואציה, זה יכול להיות מספר רב של אנשים וזאת לא הכוונה. דרך אגב, יש סטטיסטיקה שמגיל 40 יש לכל אחד לפחות שתי מחלות רקע כלשהן. אנחנו נעשה חמש דקות של התייעצות סיעתית.

אנחנו פותחים את הדיון. אנחנו הזמנו את רופא הכנסת לעניין סעיף 1ג' כדי להבין מה האיזונים הנכונים, מצד אחד להתחשב בחברי הכנסת, מצד שני, כן מתוך ראייה שהגעה לכנסת היא נושא חשוב

שמי ד"ר שר. אני מכיר את החברים מעבודתי בסקר מנהלים בשיבא כבר 30 שנה, אני עבדתי עם ד"ר ליפשיץ שהוא הרופא הקודם בערך 25 שנה, ואת חלק מהחברים אני מכיר דרך הצד הזה. התחלתי ב-1 באפריל אבל אני מרגיש שאני מכיר לפחות חלק מהחברים מאוד מאוד טוב ובקשר מאוד מאוד הדוק. מה שהם אומרים כאן שחלק גדול מחברי הכנסת הם חולים. כך נוצר הרושם.

המקום הזה הוא מקום גם לבריאים. השאלה היא לאן הולכים בקטע הזה. הכוונה היא לצמצם. יש שתי רשומות שאני מסתמך עליהן. האחת בספרות זה מה שאתם יודעים לחץ דם, סוכר, מחלת ריאות כרונית, טיפול ביולוגי כלשהו, כשל חיסוני כלשהו. ברשימות האלה אם מגיע אליך לאשפוז מטופל עם קורונה, אתה מגדיר אותו בכניסה כנמוך, בינוני וגבוה. ופה אני חושב שאפשר להוסיף כמה סעיפים דווקא ממשרד הבריאות הגיל, לחץ דם, דברים שאם תיקח אותם אז כולם ייפלו בקטגוריה הזאת. אני חושב שדווקא מחלת ריאות כרונית אבל לדוגמה שדרשה אשפוזים אני סתם נותן אפשרות, אני לא טוב במילים של משפטים או טיפול ביולוגי כלשהו שבאמת עלול לסכן את החבר במחלה או בהידבקות או בתגובה להידבקות יותר קשה מאדם אחר - - - דוקטור, אני חושש שאתה הולך למקום נורא בעייתי כי

אתם רוצים אז אני אפרט לכם עוד יותר ועוד יותר, בעוד שהשאלה לדעתי, אבל יש פה דעות שונות היא מה יהיה כתוב שם שאתה כרופא הכנסת תשים את הרף במקום גבוה שאומר, אני אתן אישור רק באמת למקרים קיצוניים, לא לרוב האנשים. אז מחלת ריאות אסתמה, למשל אדם שתהיה לו כותרת אסתמה זה לא נכון. ואתה תאמר את זה כרופא? מין הנחיה כזאת? אבל אדם שיש לו אסתמה עם מחלה קשה שדרשה אשפוזים - - - מה שאנחנו שואלים, לגבי הגדרה. כן אפשר להגדיר את זה. אני מבין שאפשר להגדיר את זה. אני שואל אותך כרופא מה יהיה כתוב שם שאתה תגיד, כל רופא במעמדי או בתפקידי ישקול את זה מאוד ברצינות, ואתם חוששים שלא לצורך, אנחנו לא נאפשר שיטפון של דבר כזה. האם יש אותו דבר לרופאים צבאיים וכו', שאתה כן או לא נותן אישורים? לא מדובר פה על מישהו שאתה אומר, אני לוקח על עצמי סיכון שמחר כך וכך. השאלה היא איך אתה מציע שיהיה כתוב כדי שאתה תתייחס לזה. אני רוצה להוסיף, דוקטור. החשש שלנו שיהיו 40-30 חברי כנסת שייכנסו בקריטריון הזה, ואם יש חמישה-שישה אין לנו בעיה. והשאלה אם נניח המקרים הקשים של משרד הבריאות, יש עליהם סטטיסטיקה שאומרת זה אחוז מהאוכלוסייה, זה 30% מהאוכלוסייה. הבאנו את הרופא ואנחנו לא נותנים לו להציע. יש לי הצעה בהמשך לדבריו. אני חושבת שבגלל שאין חולק על כך שגם רופא הכנסת מבין שישנן המחלות הנפוצות,

ממליצה, אם אנחנו מבינים שאנחנו רואים עין בעין יחד עם רופא הכנסת את הנושא הזה שישנן מחלות נפוצות שחלילה רבים יכולים ליפול בתוך הקטגוריה, כן להשאיר מרחב לרופא לקבוע.

חבר כנסת שבהתאם לאישור רופא הכנסת הוגדר כבעל סיכון גבוה בעצם הגעתו לכנסת מחשש להדבקה או משהו כזה כי אנחנו רואים עין בעין איתו והוא אומר, אני יודע שאם יבוא אליי אדם עם אסתמה - - - הוא לא יודע. אני רוצה לדבר בשם הרופא. הרופא ניזון מהוראת הנוהל. אם הוראת הנוהל תאפשר גם לאדם עם אסתמה אז הרופא ייתן לו אישור. בסוף, הוא מחויב לנוהל. הוא ייקח את הנוהל ולפי הנוהל יעבוד. נשאיר לו שיקול דעת, זה מה שאני אומרת. לא, לא.

אני לא מצפה שרופא הכנסת יחמיר יותר מהנוהל, זה לא תפקידו. אם הנוהל יבוא ויגיד בהגדרה שאת אמרת עכשיו, מה זה שיקול דעת? רופא הכנסת יפעל לפי הנוהל. יכול להיות שמה שצריך להגיד, שזה אדם עם סיכון גבוה ולהחריג שזה לא נובע מהיותו בקבוצות גיל או מחלות שגרתיות. מה נקרא שגרתי ומה לא? יש לנו הזדמנות לעשות "פרה רולינג". שהוא יגיד. לא, רוצים הגדרה. שרופא הכנסת יקבע אנחנו אומרים שהוא בעל סיכון גבוה, והוא יודע בדיוק מה זה אומר.

סיכון גבוה זה גם סוכרת. אנחנו לא מחליפים אותו, הוא אמר את זה לפני רגע. בואו נעשה סדר בישיבה. אני מציע שארבל תקרא הצעה. הכוונה שלנו שכשהמקרה מגיע אליך לאישור אנחנו מדברים על מקרים בדידים. זאת הכוונה ולא להפוך את זה לתופעה נפוצה של אישור כי זה לא אדם חולה וזה לא אדם שמחויב בבידוד. זה אדם שלא נופל לשני הקריטריונים האלה, וקריטריון שלישי שהוא קריטריון חריג. אנחנו מדברים על מקרים בודדים בכנסת. צריך לראות אם ההגדרה שארבל מציגה נופלת להגדרה הזאת, אם יש לך תיקונים או אין לך תיקונים ואז חברי הכנסת יוכלו להתייחס. ועמדתך מייצגת גם את רופא הכנסת השני. אפשר להגיד: יותר מחמישה אישורים בשבועיים הקרובים, זה יצטרך לבוא לוועדת הכנסת.

אנחנו הולכים לקריטריון שוויוני.

מציע, שארבל תקרא, הרופא יציע הצעות לנוסח, אנחנו ננסה לעשות נוסח שמקובל על כולם. הכוונה היא למקרים בדידים. עדיין אנחנו צריכים שוויוניות. לכן, ברגע שיש קריטריון אז הקריטריון הוא שוויוני. בבקשה, ארבל. ניסיתי לנסח פה משהו מצומצם יותר, שאומר כך: הוא נמצא בסיכון גבוה מאוד להידרדרות מסכנת חיים במצבו הרפואי בקשר למחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה, והוא נמנה עם אוכלוסייה בסיכון בקשר למחלה זו, והכול בהתאם לאישור שמסר רופא הכנסת למזכירת הכנסת. סיכון גבוה. אמרתי הוא נמצא בסיכון גבוה מאוד.

בשני. בשני זה מיותר, האמת. לא, בשני דברים: גם נמצא בסיכון וגם באוכלוסייה. אז גם בשני סיכון גבוה. ארבל, מה דיברת על אשפוז? לא הזכרתי אשפוז.

הוא נמצא בסיכון גבוה מאוד להידרדרות מסכנת חיים במצבו הרפואי בקשר למחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה, והוא נמנה עם אוכלוסייה בסיכון גבוה בקשר למחלה זו, והכול בהתאם לאישור שמסר רופא הכנסת למזכירת הכנסת. יובהר כי הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין סיכון הנובע רק מגיל או מחלה שגרתית. נראה לי אחלה. - - - היא מסכנת חיים.

סיכון גבוה מאוד להידרדרות מסכנת חיים. זה יותר מדי.

הוא חייב לראות את זה בעיניים, כתוב. תני לו לראות את זה. הודיעו לי על הזימון 30 שניות לפני שבאתי. זה דבר מורכב מאוד, בעל הרבה משמעויות. יש לי הרבה מה לומר. אני אקבל את הנוסח ושגם אני אתייעץ על זה. אני מסכים. אנחנו נבוא ונגיד שלעניין סעיף 1ג' הכוונה היא למקרים חריגים מאוד ולכן הנוסח של הסעיף יובא עוד פעם לאישור אחרי התייעצות עם רופא הכנסת, כשבינתיים - - - כרגע לא מאשרים את 1ג'. אפשר גם בינתיים להשאיר את זה ויובהר - - - לא. ברגע שאת משאירה את זה, זה כבר - - - להבהיר שמדובר בחריגים ביותר.

חושבת שצריך להשאיר לו שיקול דעת. חבר'ה, הוא יעשה את זה עד מחר. אנחנו נגיד ב-1ג' מקרים בריאותיים חריגים ביותר. הנוסח המדויק יובא לאישור לאחר התייעצות עם רופא הכנסת. מחר יש ישיבה. הוא ייתן לך תשובה. אנחנו נגיד לפרוטוקול שאנחנו מתכוונים להוסיף מקרים בריאותיים חריגים ביותר לאחר התייעצות עם רופא הכנסת. זה יובא לאישור מחר. אני חושבת שאנחנו מסבכים.

בפועל כרגע אנחנו ניתן שאת בקבוצה שמאושר לה, דה פקטו. אני חושבת שאנחנו מסבכים את הנושא. היינו צריכים לומר: חבר כנסת שעל פי חוות דעת רופא הכנסת והוגדר כבעל סיכון גבוה בעצם הגעתו לכנסת, מחשש להידבקות. פנינה, זה 40-30 איש. אפשר גם לאשר את ג', ומחר - - - אני לא רוצה. בואו נסכם את הדיון. אורי, בבקשה. נוצר כאן סוג של דימוי ש-30 חברי כנסת יחפשו.

אנחנו מכבדים את כל חברי הכנסת. נראה לי שאני הכי ותיק מחברי הכנסת בבניין הזה. אלה חריגים של החריגים, אנשים רוצים לבוא לפה. אין כאן אנשים שלא רוצים לבוא לפה. שנית, שמענו כאן עוד משהו מרופא הכנסת, שהאוכלוסייה הזאת היא לא רק של נדבקים בסיכון אלא הם גם הרבה יותר מהר נדבקים ואז הם מסוכנים יותר כשהם מגיעים. אבל הרבה יותר מזה. יש כאן משהו ערכי. איך יכול להיות שרופא הכנסת, יבוא אותו אחד אליו וישאל: תגיד לי, זה טוב בשבילי שאני אבוא לכנסת? הוא יגיד: זה לא טוב בשבילך, אבל כשהוא יצטרך לקבל ממנו אישור שלא טוב,

אני מאמין לרופא הכנסת. הוא היה אומר לו: לא טוב בשבילך לבוא לוועדות, תשתדל לא להגיע, אלה צריכים לקבל את האישור. יש מצפון של הרופאים גם כן. זה מצביע בדיוק למה יש פה בעייתיות. אנחנו נצביע כרגע על סעיפים 1א' ו-ב'. ב' עם שינוי. לגבי הקריטריונים, אנחנו מצביעים על 1א' ו-ב', לא מצביעים על ג'. ב', כפי שאמרנו, זה על פי דין. לגבי המקרים הבריאותיים החריגים, אחרי התייעצות עם רופא הכנסת. אם יהיה צורך נדון בזה מחדש, וכרגע זה גם מאושר. בבקשה. מי בעד אישור הנוהל? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 9 נגד, אין נמנעים, 1 הנוהל אושר. אושר ברוב קולות. תודה רבה לכולם. אפשר לבקש רוויזיה? זה ניסיון.

כפי שאנחנו גם אתמול התוודענו וראש הממשלה הודיע והמשק ייכנס להגדלה ולפעילות יתר, אני חושב שההגבלה הזאת שמונעים מחברי כנסת להביא שני שליש מהעוזרים שלהם היא פוגענית. אמרנו את זה. אני מבקש שהוועדה המסדרת אנחנו מסמיכים אותך כהחלטה לפנות ליושב-ראש הכנסת לראות את הנושא הזה ולאפשר את זה. אנחנו נמצאים כאן הרבה בכנסת. כבר פנינו אליו.

אבל לבוא עם תשובה. אני חושב שצריכה להיות פנייה רשמית של הוועדה. איתן, תבדוק אם אפשר להעלות את המספר מ-1 ל-2. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:20.